לחברי הכנסת והשרים לשבת. כפי שהודעתי לכם במכתב מיום כ"ז באייר התשע"ד, 27 במאי 2014, אלה הם המועמדים לכהונת נשיא המדינה,

בוודאי לפי שמות המשפחה: דליה איציק, דליה דורנר, ראובן רובי ריבלין, מאיר שטרית ודן שכטמן. המועמדות של כל אחד מהם הוגשה כחוק, חתומה על-ידי עשרה חברי כנסת לפחות, בצירוף הסכמה בכתב של המועמד או המועמדת עצמם. מיניתי לחברי ועדת הקלפי את חבר הכנסת יצחק כהן, חבר הכנסת אופיר אקוניס וחברת הכנסת סתיו שפיר. חבר הכנסת יצחק כהן ישמש יושב-ראש ועדת הקלפי. לצד חברי הוועדה תשמש עורכת-דין ארבל אסטרחן, היועצת המשפטית של ועדת הכנסת. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הקלפי, חבר הכנסת יצחק כהן, לגשת אל מזכירת הכנסת ולקבל את הקלפי. חברי הכנסת והשרים, נא לשבת במקומות.

שומר על המפתח אצלך עד לפתיחת הקלפי. חברי הכנסת, בתוך תא ההצבעה הונחו פתקי ההצבעה עם שמות המועמדים, וכן פתקים לבנים. לפני שניגש להצבעה אביא בפניכם את נוהל ההצבעה. סעיף 7 לחוק-יסוד: נשיא המדינה קובע: בחירת נשיא המדינה תהיה בהצבעה חשאית. חברי הכנסת יוזמנו להצביע לפי סדר שם משפחתם, כמקובל בהצבעות שמיות. בתום הקראת השמות ייקראו שנית חברי כנסת שלא הצביעו כשנקרא שמם. חברים, אני מכיר את הנהלים. אם אתם לא צריכים לשמוע, אז למי אני קורא את זה? השר גלעד ארדן, סגן השר דנון, נא לשבת. כל אחד מחברי הכנסת, בהיקרא שמו, יקבל מידי מזכירת הכנסת מעטפת בחירה, ייכנס עם המעטפה אל תא ההצבעה וישים בתוכה את פתק הצבעתו, יש להקפיד לשים פתק אחד בלבד. לאחר מכן יטיל את המעטפה לתוך תיבת הקלפי. מזכירת הכנסת תכריז על תום ההצבעה, ולאחר מכן לא ניתן יהיה להצביע עוד. חבר הכנסת יוזמן להצביע רק לאחר שחבר הכנסת שקדם לו הניח את המעטפה בתיבת הקלפי. אלה הם הקולות הפסולים שלא יבואו במניין ספירת הקולות: מעטפה שיש בה קיפול, סימון או רישום כלשהו, מעטפה שיש בה יותר מפתק אחד, פתק שיש בו קיפול, סימון או רישום כלשהו, פתק לבן, אף אם נרשם עליו שם של מועמד. פתקי ההצבעה הותאמו לכללים אלה בגודלם ובעוביים, וזאת על מנת למנוע הצבעה פסולה בתום לב. לעניין סיבובי ההצבעה, על-פי סעיף 8 לחוק-יסוד: נשיא המדינה, כאשר יש יותר ממועמד אחד, נדרש בסיבוב הראשון רוב של 61 קולות. אם לא זכה אף מועמד ברוב של 61, יתקיים סיבוב שני, ובו יועמדו לבחירה רק שני המועמדים שקיבלו את קולותיהם של מספר חברי הכנסת הגדול ביותר בהצבעה הראשונה. המועמד שקיבל בהצבעה השנייה את רוב הקולות של חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה הוא הנבחר. אם יקבלו שני מועמדים מספר קולות שווה, חוזרים על ההצבעה. בתום כל סיבוב הצבעה תתכנס ועדת הקלפי ותמנה את הקולות. בשל האפשרות לכמה סיבובי הצבעה, מתבקשים חברי הכנסת להישאר בסביבת המליאה עד לשמיעת התוצאות הסופיות. ודאי שיהיה גם צלצול שמתריע. בין סיבובי ההצבעה, לאחר מניין הקולות והכרזת התוצאות, אכריז על הפסקה. בתום הספירה, כשאקבל מידי יושב-ראש ועדת הקלפי את תוצאות ההצבעה, אודיען לכנסת ואכריז מי מן המועמדים נבחר להיות נשיא המדינה העשירי. לאחר מכן אצא להודיע לנשיא הנבחר על תוצאות ההצבעה.

אנחנו נפתח את ההצבעה, אבל רק לאחר שיהיה קצת שקט. חברי הכנסת כלפה, לוין, גפני. חברי הכנסת גלאון וגילאון, נא לשבת.

גברתי מזכירת הכנסת, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, מצביע עפו אגבאריה, מצביע יולי יואל אדלשטיין, מצביע יצחק אהרונוביץ, מצביע שמעון אוחיון,

אורי אורבך, מצביע דוד

הם נוכחים ולאפשר להם להצביע. (קוראת בשמות חבר הכנסת) מנחם אליעזר מוזס, מצביע זה הקול המכריע. (קוראת בשמות חבר הכנסת) מאיר פרוש, אינו

מחברי ועדת הקלפי, חברי הכנסת יצחק כהן, אופיר אקוניס וסתיו שפיר, לגשת לקלפי, לבדוק שהקלפי אכן נעולה ולקחת את הקלפי לספירת קולות לחדר מזכירת

חברי הכנסת יצחק כהן, סתיו שפיר ואופיר אקוניס. הצביעו, 119 חברי הכנסת, מעטפות כשרות, 119, מעטפות פסולות, 0, מעטפות ריקות, 0, פתקים לבנים,

פתקים פסולים, 2. אני מבקש שתשימו לב:

כנראה בתום לב, שמו שני פתקים של אותו מועמד במעטפה, מספר הקולות הכשרים, 117. בסדר שמות המשפחה לפי האל"ף-בי"ת העברי: בעד המועמדת דליה איציק, 28, בעד המועמדת דליה דורנר, 13, בעד המועמד ראובן רובי ריבלין, 44, בעד המועמד מאיר שטרית, 31, בעד המועמד דן שכטמן, 1. חברי הכנסת, כפי שכולנו מבינים, אין לנו נשיא נבחר בסיבוב הראשון. לפי התוצאות שזה עתה הכרזתי עליהן, חברי הכנסת ראובן רובי ריבלין ומאיר שטרית ישתתפו בסיבוב השני. כולנו נצטרך להכריע בסיבוב השני. אני מכריז, ודאי כמקובל, על הפסקה כדי לתת לסיעות לכנס התייעצויות.

13:45 אני אחדש את הישיבה. כרגע הפסקה עד 13:45. 13:45, סיבוב שני ומכריע של ההצבעה. הוועדה, חברי הכנסת יצחק כהן, סתיו שפיר ואופיר אקוניס. הצביעו, 119 חברי הכנסת, מעטפות כשרות, 119, מעטפות פסולות, 0,

חברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה. נא לשבת.

אנחנו ניגשים לסיבוב השני של ההצבעה מסיבה פשוטה וידועה לכולם: אף אחד מן המשתתפים בסיבוב הראשון לא זכה כנדרש ב-61 קולות, לכן כרגע יתקיים סיבוב שני של הצבעה, בין חברי הכנסת ראובן רובי ריבלין ומאיר שטרית. אני מזמין עוד פעם את יושב-ראש ועדת הקלפי, הקלפי כאן, גברתי המזכירה,

את יושב-ראש ועדת הקלפי לגשת לבדוק שהקלפי נקייה מהפתקים של הסיבוב הקודם, לנעול את הקלפי, ואנחנו נוכל להתחיל להצביע. חברי הכנסת, אני רק מזכיר, דווקא לוותיקים בבית, שבניגוד לעבר, מי שכבר השתתף פה בהצבעות לנשיאות, לא נדרש רוב מיוחד בסיבוב השני. חבר הכנסת מבין השניים שיזכה ברוב קולות המשתתפים, ברוב הקולות הכשרים של המשתתפים, יהיה נשיא המדינה הנבחר. הכול תקין, אדוני? אתה פותח. בבקשה, אדוני. אני מפנה את תשומת לבכם לכך שחבר הכנסת יצחק כהן, יושב-ראש ועדת הקלפי, הודיע לי כרגע שהקלפי בדוקה, נעולה, ואנחנו יכולים להתחיל את ההצבעה. חברי הכנסת, אני רק מודיע מראש, על מנת למנוע שאלות, להימנע משאלות בהמשך: יש לנו משלחת של חברי כנסת שיוצאת בעוד שעות ספורות לחוץ-לארץ, אז אם חברי המשלחת, מי מהם ייגש למזכירת הכנסת ויבקש להצביע שלא בתורו או בתורה, אנחנו נאפשר זאת אם אנחנו נראה שסיבוב ההצבעה מתארך. גברתי מזכירת הכנסת, נא להתחיל בסיבוב השני של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, מצביע עפו אגבאריה, מצביע יולי יואל אדלשטיין, מצביע יצחק אהרונוביץ,

מצביעה שמעון אוחיון, מצביע חברי הכנסת,

הודעתי וביקשתי להימנע מהשאלות. יש כמה חברי כנסת שטסים בעוד כשעתיים-שלוש לחו"ל. אני

אם ירצו, שלא לפי סדר האל"ף-בי"ת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) שמעון סולומון, מצביע אורי אורבך, מצביע מרב מיכאלי, מצביעה אראל

פרנקל, מצביעה עמיר פרץ,

מצביע אברהים צרצור, מצביע עדי קול,

גברתי מזכירת הכנסת,

אריאל אטיאס, מצביע מאיר פרוש, אינו נוכח תמה

חברי הכנסת, תמה ההצבעה. אני מזמין את חברי ועדת הקלפי, חברי הכנסת יצחק כהן, סתיו שפיר ואופיר אקוניס, לגשת לקחת את הקלפי לספירת הקולות בחדר מזכירת הכנסת. כולי תקווה שהתמונה הזאת שראינו כאן במליאה, ששני המועמדים לוחצים ידיים ועושים סלפי, תשקף את מערכת היחסים בינינו מעכשיו והלאה הרבה יותר ממה שעברנו בשבועות האחרונים. אני מכריז על הפסקה עד לתום ספירת הקולות.

(הישיבה נפסקה בשעה 14:51 ונתחדשה בשעה 15:15.) חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, שרים,

ואופיר אקוניס, למזכירת הכנסת וליועצת המשפטית של ועדת הכנסת על עבודתם,